שלום לכולם.

מתכבד לפתוח את הדיון בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק לשכת עורכי הדין,

כידוע, החוק עבר בכנסת ישראל בקריאה ראשונה אחרי פיזור הכנסת בוועדת

עם סייגים ותנאים מסוימים. עכשיו אנחנו צריכים לקיים דיון לפני קריאה שנייה ושלישית. הדיון הראשון היה דיון טוב ומעמיק, אבל לא הסתיימו בו כל הסוגיות וכל השאלות שרצינו לשאול מאחר שלא היה לנו חלק גדול מן הנתונים שביקשנו לקבל מלשכת עורכי הדין.

בלשכת עורכי הדין שיתפו פעולה והעבירו חלק גדול מן הנתונים לידי הוועדה. הנתונים חשובים ותכף נעבור עליהם, נדבר עליהם אפילו בהרחבה על מנת שנבחין באמת האם הייתה תקלה, האם הייתה בעיה במבחני הלשכה האחרונים,

בשלושת המבחנים האחרונים מאז שיש שינוי במתכונת הבחינה. לאחר מכן נוכל לראות איך אנחנו נותנים פתרון או סעד לעניין הזה. אני רוצה לחזור ולומר שאנחנו

שיש רצון בלשכה לייצר מערכת או מנגנון בחינה יותר מורכב, יותר קשה, יותר מעמיק. אגב, שיהיה ברור לכולם, זה יכול להיות מאוד מאוד לגיטימי אם לשכת עורכי הדין רוצה להקשות את המבחנים, זה לא משהו מופרך.

וזה הדבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו ולכן אנחנו גם מתכנסים פה היום למען חקיקה הדבר צריך להיעשות בצורה כזאת שאתה נותן זמן ואורך רוח גם לאקדמיות וגם לאלו שבעצם מעבירים ומלמדים את התכנים, את אותם אנשים שבעתיד לבוא רוצים להיות עורכי דין, על מנת להיערך כראוי. אי-אפשר לעשות דבר כזה בחטף או במפתיע. הרי אם אתה עכשיו נניח מחליט ללכת למתכונת בחינה מסוימת שהיא קשה יותר ומורכבת יותר יהיה ראוי ונכון שאותה אקדמיה, בסופו של דבר שצריכה להגיש את אותו נבחן לבחינה, תהיה ערוכה לזה, שתדע לקראת מה הסטודנטים שלה צריכים ללכת, מה בעצם הם צריכים לעבור בדרך כדי להיות עורכי דין. מאחר שלצערנו הרב הלשכה לא עשתה את זה, אלא עשתה את הדבר הזה באופן חד-צדדי, ללא תיאום מול האקדמיות, ללא תיאום מול הגורמים הרלוונטיים, אז הרבה מאוד אנשים נכשלו במבחנים בצורה קיצונית ביחס למה שהיה צריך לקרות וגם ביחס למה שקרה בשנים עברו. ולכן, בעניין הזה אין ספק שיש מקום לתת את הסעד ויש מקום לחקיקה הזאת מאחר שחל שינוי בצורה מפתיעה ואף אחד לא היה ערוך לזה. ברשותכם, אני רוצה שהיועץ המשפטי של הוועדה יסקור בקצרה את הנתונים שקיבלנו מלשכת עורכי הדין על מנת שבאמת התמונה תתבהר קצת יותר.

כבוד היושב-ראש, לפני שאתה ממשיך, הלו"ז של היום, לכמה זמן אנחנו ערוכים? אנחנו מקווים שבשעה 11:00 נצביע על קריאה שנייה ושלישית פה בוועדה.

נודע לי מהחברים כאן שיש הרבה לוביסטים כאן בלי תג כתום. אני היום לא במקום של להתעמת עם לוביסטים ולא להתווכח עם לוביסטים, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין שבסוף היום יהיה לנו חוק מוכן לקריאה שנייה ושלישית כדי שהוא יוכל להגיע למליאה על מנת שנפתור את הסאגה הזאת אחרי שנים ארוכות של סבל. אדוני, בבקשה. אולי אתחיל בהקראת הנוסח?

הועברו אלינו נתונים, חלקם עברו בסוף השבוע ונתונים נוספים אתמול אחר הצוהריים. אני חייב להגיד שבפורמט לא במיוחד נוח, אבל אחרי כשעה או שעתיים של עבודה שעשיתי בשביל לעבד אותם למשהו שאפשר לעבוד איתו אז הפקנו את הטבלאות שנמצאות לפניכם על השולחן. על הדף משני הצדדים יש שני נתונים משמעותיים, גם את היחס בין אחוזי המעבר בשיעור הכללי בכל המועדים שביקשנו ואת הנבחנים לראשונה. פה מעניין לציין כי אחת הטענות שעלתה מלשכת עורכי הדין היא שהסיבה לירידה בשיעור הכללי נבעה מהעלייה מהנבחנים החוזרים בדבר הזה יש במידה מסוימת ממש, אבל הוא לא נותן את התמונה במלואה. ולכן היה לי חשוב פה להציג גם את הטבלה הזאת. גם אם מסתכלים רק על הנבחנים לראשונה רואים בצורה ברורה את הירידה הדרמטית בשיעור ההצלחה גם של הנבחנים לראשונה. זאת אומרת שאי-אפשר לומר שהירידה כל כולה פשוט כי אלו נבחנים חוזרים.

אני חושב שאת אותו תהליך של ירידה שראינו לגבי השיעור הכללי רואים גם בנבחנים לראשונה. זאת אחת הסיבות שהיה לנו חשוב לראות את זה, הוא לא אחד לאחד, אבל הטרנד, המגמה מאוד מאוד דומה. זה דבר אחד. לנוחותכם יש את זה בצד האחד. בצד השני של הדף יש את הסימולציה שביקשנו, שהיא מאוד משמעותית לגבי שני המועדים האחרונים בעקבות שינוי המתכונת, מה שיעור המעבר שהיה.

שיעור המעבר הסופי אחרי כל ההשגות וביטולי השאלות וכל ההליכים המשפטיים, שזה בחורף 2017 בערך 49%, בקיץ 2018 41.5%. וגם סימולציה עם רף יורד ל-60, מה אחוזי המעבר, אם ל-55 מה שיעור המעבר, ואם 50 מה שיעורי המעבר. אני חושב שזה די ברור, אולי תכף אגיד על זה עוד כמה מילים, שאם נגיד שהקו של הרף הוא 55 הוא מביא את האחוזים בערך לאחוזים המקובלים פלוס-מינוס לאורך השנים, אם הרף יורד ל-50 אז האחוזים משמעותית גבוהים ומביאים לתוצאה - - - רק לציין, אדוני היועץ המשפטי, כפי שאני מסתכל, בהתאם לנתונים שיש לנבחנים לראשונה, אחוזי המעבר במבט חטוף מדברים על אזור ה-85% בממוצע לנבחנים לראשונה בכל המועדים. אנחנו רואים כבר מקיץ 2006 סביב ה-89%,

89%, 79%, 87%, 82%, 85%, 91%, 83%,

86%. זאת אומרת שכל הציונים למעט כמובן מהרגע שחל שינוי בבחינות, אני מדבר על המועדים הרלוונטיים הקודמים אתה רואה שהממוצע עומד על אזור ה-85% לפחות לנבחנים לראשונה. ברור שכל פעם שיש נבחנים נוספים אז הסיפור הזה משתנה.

אני רואה שהמספר 50 יכול להיות מס' רלוונטי מהרגע שזה גם הגיוני אל מול הנבחנים לראשונה גם מבחינת האחוזים.

אבל האחוזים פה הם לא רק לנבחנים לראשונה, זה לכל האוכלוסייה שכוללת אנשים.

ולכן זה קצת להשוות תפוחים ותפוזים. זאת אומרת שאם אתה משווה אני חושב שצריך להשוות לשיעור הכללי. במקרה הזה השיעור הכללי משמעותית, אם תשים לב, 84% שהרף 50 - - - אז הממוצע כמו שאני רואה הוא 78% בערך. אני רואה גם חלק 82%, וחלק 79%. סביב ה-70%. לא, לא. הממוצע הוא 62. חישבנו את זה, יש לנו טבלה מסודרת שנתנו לכם.

נתנו לכם טבלה, עמ' 14, לדעתי.

תסתכל בעמ' 15. אני לא מדבר על התקופה האחרונה,

אני מדבר על התקופה הקודמת. התקופה הקודמת, יש שם פירוט. 73.4. 87 זה הציון - - - שוב, זה תומך בדיוק במה שאני אומר, שאם מביאים את הרף ל-50 זה הרבה מעל המקובל לאורך השנים.

מהנתונים שראינו ב-12 שנים האחרונות רק פעם אחת הגיע האחוז הכללי נדמה לי ל-86%, איפשהו ראיתי בקיץ 2010. חוץ מזה, בכל המועדים האחרים זה היה מתחת, כך שזה מטיל צל מאוד גדול על הרף של ה-50. אבל צריך לקחת בחשבון שגם הממוצע הזה שאתה עושה כרגע הרי הנתונים שאנחנו מקבלים אחרי שהאנשים עשו את המבחנים החוזרים זה אחרי שנתנו להם עוד שעה נוספת. אם אנחנו לוקחים את השעה הזו שנתנו לנבחנים החוזרים, אם אתה מתרגם אותם לנקודות זה כמעט 22 נקודות. בהנחה שאני לוקחת את השעה ומחלקת אותה

השאלות הנוספות, שהם היו צריכים ליצור ולא הצליחו כביכול להגיע בתוספת השעה, אתה מגיע כמעט ל-22 נקודות. אז מה שאנחנו מבקשים פה זה הרבה פחות מ-22 הנקודות שהם היו אמורים כביכול לקבל. זאת אומרת שב-50 עדיין לא עשינו תיקון של כל העוול הגדול. אנחנו עושים תיקון, אבל תיקון מהותי. אדוני היושב-ראש, אם אפשר רק תיקון אחד קטן?

הנתונים שמופיעים כאן הם לא הנתונים האמיתיים של גמר הבחינה, אלא נתונים לאחר ההשגות,

אלו לא הנתונים שהתקבלו באמת. לצורך העניין, יוני 2018 זה 12%. מה שמשנה זה הנתון הסופי, כי בסוף אם הבן אדם עבר - - - כן, רק לאותה - - - , אמרתי,

תראו, חברים, אני רוצה להגיד משהו, ברשותכם. אנחנו בשום קונסטלציה, כל עוד אני עומד בראשה של הוועדה, לא נהיה תחליף ללשכת עורכי הדין במתן הרישיון,

אנחנו לא מחלקים רישיונות של עורכי דין, זה לא התפקיד שלנו בכנסת. אנחנו מחוקק, התפקיד שלנו לתקן עיוותים ולתקן עוולות ולהילחם בתופעות שנראות לנו כעוולה. לא נוכל להתעלם מהממוצעים. הממוצעים בסופו של דבר צריכים להיות גורם מנחה מבחינתנו כדי לחוקק את החוק הזה. למה אני אומר את זה? כי אם מחר בבוקר נחוקק חוק שהוא רדיקלי מדיי, שהוא לא פרופורציונלי ביחס למציאות, ואי-אפשר להתעלם מן המציאות,

אנחנו חוטאים לתפקידנו כנבחרי ציבור. ולכן אני מסתכל פה על הממוצעים, ולפי הנתונים שהעברתם לנו הממוצעים עומדים על אזור ה-73%. אם אדוני מסתכל על הטבלה הבאה, אם אנחנו קובעים רף של 50 אז חורף 2017 זה

וקיץ 2018 זה 84%. זה הרבה מעל הממוצע,

זה 73%. אם אתה חוזר לטבלה קודם זה עדיין נמוך יותר מחלק מהממוצעים.

אמיר, כי זה הציון הכללי. יש לך 81% בקיץ 2006. אין לך. אמיר, תראה, הממוצע - - - אין לך. יש לך אפילו חורף 2013 84%, מיקי. לקחת את הכי גבוה. תסתכל לאורך השנים, זה לא מעל הממוצע. הממוצע בשיעור הכללי עומד על אזור ה-73.4%, זה נתון שקיבלנו פה.

בשיעור הכללי 73.4% ב-19 בחינות, אחר כך מתחילה הקריסה. זה דווקא טוב למס' 55, לא 50. המס' 50 נותן 84%, 85%. קודם כל אני רוצה להזכיר שבין 55 ל-50 יש חמש נקודות, לא חייבים לדבוק דווקא במספרים העגולים. נכון. בגלל זה יש לי פתרון כבר עכשיו, חברים. - - - מיקי, לפני שאתה אומר את הפתרון.

אגיד לך את הפתרון ואז תגיד את מה שיש לך לומר. הפתרון שלי הוא כזה: נעביר את החוק על מס' מסוים,

ארבע או חמש הסתייגויות על מספרים נוספים, ועד למליאה נקבל הכרעה מה המס' שבסופו של דבר נוכל ללכת עליו.

כמובן שנפיל את ההסתייגויות פה ואז הם יוכלו לעלות למליאה, ואז במליאה נכריע בסוף מה המס' שאנחנו צריכים ללכת עליו אחרי עוד בדיקות מעמיקות. כשהנמוך ביותר יהיה 50. כשהנמוך ביותר יהיה 50, עד 55. נמשיך את המתח עד להצבעה במליאה. ככה צריך, לא? זה כמו סרט אימה. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. לשכת עורכי הדין תמיד היו אימה. ההצעה שלך טובה, אדוני, אני מציע שנקבע מס' של 52 או 53, לא חייבים 50. אני אומר שנקבע 50 ונגיש הסתייגויות עד 55, ונכריע לקראת הסוף. מקובל. מתוך מגמה להתרכז ב-50. מתוך מגמה להתרכז על המס' הכי נכון. עיסאווי. רק לפרוטוקול, חברים. אני מבין את הממוצעים ושכל נתון ונתון משנה ושזה מעבר לממוצע לפי הטענות, אם נעמיד את זה על 50 זה יהיה מעבר לממוצע של השנים האחרונות.

אני מבין את זה, אבל חייבים לקחת בחשבון שאלו בחינות במתכונת חדשה.

בגלל זה ל-50 יש משמעות. יש לו משמעות. לשכת עורכי הדין וכל הוועדה טעתה, שתקה, לא הייתה חכמה מספיק. אבל אני שואל אותך, חבר הכנסת פריג', שער בנפשך מצב בו לשכת עורכי הדין החליטה מבחינה אסטרטגית, וזה לגיטימי מבחינתה להחליט את זה, שהיא רוצה להקשות את המבחנים, ואנחנו בתמורה נתנו לה אחוזי מעבר גבוהים יותר ממה שהיה לה בשנים האחרונות. אבל תכשיר את התלמידים בהתאם.

היא לא הכשירה את התלמידים בהתאם.

כי לדבר אחד אני לא אתן לקרות בשום קונסטלציה, החוק הזה לא ייפול בבג"ץ. כל עוד אני צריך לנהל את הדיון הזה אני לא אתן שום פתח להפלת החוק בבג"ץ. אדוני, יש לך אמון בבג"ץ בתור חבר כנסת מהליכוד? שאלה מצוינת, אני מבקש לשמור על זכות השתיקה בשלב זה. אבל עכשיו הוא הולך לבג"ץ עם חברים מכל סיעות הבית. אני יכול לדבר?

אני שוב רוצה להודות ליושב-ראש על כינוס הוועדה, זו ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה. אין ספק שאנחנו מלווים את המתמחים במאבק הזה של תיקון עוול. אגב, כולם מכירים בעובדה שיש עוול. תוצאות כאלה אומרות רק בצורה הברורה ביותר, החותכת, שמישהו התכוון להכשיל והצליח. אנחנו פה, כפי שאמרת, כדי לתקן את העוול הזה, לא כדי ליטול סמכות מגוף כלשהו, לשכת עורכי הדין, במקרה הזה, שהיא הגוף היציג או הגוף מנפיק הרישיונות. כבר היו מקרים בעבר שניתנו פקטורים ופקטורים נדיבים, בלשכת רואי החשבון למשל, והפקטור העלה את הציון מ-36 ל-60, משהו כזה. לכן מה שאנחנו עושים כאן הוא לא חריג, למרות הקמפיין הנגדי.

הקמפיין האגרסיבי,

ולכן, אדוני היושב-ראש, כל מה שהוא במתכונת חדשה לפי המספרים, מיקי, חייב להיכלל בתיקון,

יש נתון נוסף, הבחינה האחרונה שטרם פורסמו התוצאות שלה. א', אנחנו תובעים לפרסם את התוצאות. הוועדה חזרה לעבודה.

היא נכללת - - - אתה יודע את זה?

זה היה ברור שהם לא התפטרו על אמת. השרה דיברה איתם והחזירה אותם לעבודה. פששש, כן, כל הכבוד להם. - - - הם מסיימים את הבחינה האחרונה ואת התוצאות שלה, וזה לא קשור לדיון הזה. איזה יופי, מגיע להם צל"ש. לא, לשרה מגיע צל"ש. לשרה מגיע צל"ש, לוועדה מגיע צל"ש.

הם גם מודים שהבחינה האחרונה גם היא חלק מהמתכונת החדשה, ולכן החוק הזה חייב לחול גם על הבחינה האחרונה.

ואין לי שום תוכנית אחרת. גם דברים מובנים מאליהם חייבים להיאמר. על שלושת המבחנים האחרונים. ברור. זאת הוראת מעבר. החוק יהיה כהוראת מעבר לשלוש הבחינות האחרונות בגלל שהן במתכונת החדשה. הייתי מציע שעל כל מי שהתחיל את לימודיו בתקופת המעבר ולא קיבל את ההכנה הנכונה מהלשכה. זה מה שאנחנו עושים.

עוד משפט, סליחה. שוב אני אומר כדי שהדברים יהיו ברורים. אין זה מתפקידו של חבר הכנסת לאפשר לנבחן להצליח. זה לא התפקיד שלנו. נכון. גם הדגשתי את זה.

אתם אמורים להצליח,

אתם אמורים ללמוד, לא אנחנו. גם אתם, גם רופאים, גם רואי חשבון, גם פיזיותרפיסטים. אנחנו רוצים לשמור על רמה, אבל אנחנו כאן הפעם מתערבים באופן חריג רק בגלל העוול, לא כי אנחנו רוצים שתצליחו. אנחנו רוצים, מקווים שכל מי שנבחן יצליח,

אבל באופן אקטיבי ההתערבות היא רק בגלל העוול, והעוול בלבד.

בבקשה, אנא ממך, תתייחס לעיקרון שדיברו עליו מבחינת הממוצעים בשנים הקודמות לעומת הממוצעים של המעבר בהתאם לחקיקה הזו, כי אני חושב שיש לזה היבט חוקתי בסיסי גם של שוויון.

קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לוועדה. אציג את עצמי בקצרה אני גם לא רוצה לגזול את הזמן של הנוכחים פה אני מומחה למשפט חוקתי, מרצה במרכז האקדמי פרס ברחובות. אני רוצה להתייחס לפן החוקתי של סוגיית ציון המעבר. אני לא רוצה להיכנס כמובן לסוגיית מסכת הייסורים שהסטודנטים, שהמתמחים עברו, שלצערי עד היום לא הסתיימה, אבל אני רוצה להתייחס לפן הרטרואקטיבי כלפי נבחני שני המבחנים האחרונים, או כמו שהם מכונים "שפני הניסיון". כל סטודנט שלומד משפט חוקתי, גם לא כזה שהצטיין, מכיר את בג"ץ לשכת מנהלי השקעות, פסק הדין הראשון שבית המשפט העליון פסל בו חוק במסגרת המהפכה החוקתית. נראה כאילו שרתה רוח נבואה על שופטינו, כי הם ממש נוגעים לדברים שמתייחסים לסוגיה כמו שלנו. ברשותכם, אצטט בקצרה דברים שנאמרו בפסק הדין, כי זאת בעצם הנקודה שאני רוצה לגעת בה,

"עוסקים שעסקו בניהול תיקי השקעות תקופה ארוכה... צברו ניסיון רב בניהול תיקי השקעות, אשר מן הראוי הוא... להתחשב בו כתחליף לבחינות... ניתן להפחית מחובת הבחינות לגביהם או אף לבטלה כליל בלי לפגוע באופן מהותי בתכלית החוק.

הן משום שהמדובר בעיסוק שאינו אקדמי, ולכן ניסיון מעשי יכול לבוא לגביו במקום בחינות, והן משום שעוסקים כאלה השקיעו שנים רבות מחייהם בביסוס עיסוקם. אינטרס ההסתמכות שלהם הוא כבד, והנזק שייגרם להם, אם לא יעמדו בבחינות, עולה על התועלת לחברה מהעמדתם בחובת הבחינות". בית המשפט פה לא מפחד להציב ביטול בחינות אל מול עיקרון ההסתמכות. אבל אנחנו לא מבקשים פה ביטול בחינות. אנשים פה מבקשים הגינות, ויש גם אלמנט חוקתי בהגינות הזאת ביחס לקביעת ציון המעבר לאותם שפני ניסיון. השאלה מהו סטנדרט ציון המעבר הראוי. גם על זה עונה בית המשפט העליון באותו בג"ץ מפורסם. הוא אומר: "מטרת דרישת הבחינות היא להבטיח כי הנכנסים למקצוע יהיו כשירים ומסוגלים להגשים את עיסוקם על-פי אמות-מידה ראויות". השאלה באמת מהו ציון מעבר בהתאם לאמות מידה ראויות. ולשמחתי, כבר נעשתה עבודה בעניין הזה במקצוע אחר, במקצוע ראיית חשבון. ידידי, תרשה לי. אגיד לך משהו, כשמביאים לי דוגמאות ממקצוע אחר קשה לי להצדיק את זה. אסביר לך למה, כי כל מקצוע הוא לגופו.

אני מבקש ממך התייחסות בהתאם לאחוזים שאנחנו מכירים.

לשיעור המעבר הכללי ובהתאם לממוצעים שלו בשנים האחרונות. מה נראה לך סביר מבחינה חוקתית בהתאם לידע החוקתי שיש לך?

מבחינה חוקתית בית המשפט מתבסס בעניינים כאלו על רקע מקצועי. ניסיון לבסס את הציון על ציון שרירותי אני שומע פה שנזרקים ציונים שהם מן הסתם עוזרים להרבה מתמחים, 55-50, יש פה חשש שהוא יערער את ההיגיון המקצועי שעומד מאחורי העניין הזה. בגלל זה אני שואל אותך את השאלה.

אני לוקח חוות דעת שכבר נעשתה בעניין, ואפשר להשתמש באותו פרמטר לקביעת ציון מעבר שנעשה במקצוע אחר שגם שם היו פער - - - גדול. ד"ר, תרשה לי רגע לשאול שאלה. הרי הכול תלוי לא רק בין מקצוע למקצוע, הכול תלוי גם בקושי הבחינה. אני יכול לקבוע בחינה שהיא כל כך קשה שמבחינתי רף עובר יהיה 20. זה דבר הגיוני ואפשר לעשות אותו.

מן הסתם חוות דעת המומחה לא קובע סתם פרמטר באופן שרירותי. זה בדיוק הרעיון שעומד מאחורי קביעת הנוסחה. באותה חוות הדעת,

הוא קבע קביעת פרמטר של שורש ציון כפול 10. שם נקבע הציון על 37 במבחן בלשכת רואי חשבון.

במקרה שלנו הציון הוא 43 במבחן לשכת עורכי הדין.

אבל 43 זה ציון מקצועי - - - האם אחוזי המעבר יכולים להיות רלוונטיים לקביעת הציון? בוודאי שלא, כי המבחן הוא שונה לחלוטין, המטריה משתנה. אני שואל אותך שאלה. ממוצעים בעבר עמדו על אחוז מסוים, נראה לך סביר שבמתכונת החדשה הממוצעים יקפצו 10% קדימה? כשמדובר בשפני ניסיון, כשמדובר בשני מחזורים - - - אז אתה אומר: תן להם מתנה על זה שהם שפני ניסיון.

אני מדבר על חוות דעת מקצועית. כשבית המשפט יידרש לדברים האלו מן הסתם הוא יצטרך לראות עבודה מקצועית ולא שליפת ציונים שהבסיס שלהם שרירותי. מה אנחנו עושים פה? לא עבודה מקצועית? חד-משמעית. הציונים צריכים להיות מבוססים מבחינה מקצועית. כבר נעשתה עבודה, נעשתה חוות דעת מקצועית בעניין הזה. מה הנימוק של מועצת רואי החשבון שעשתה שורש ציון? צריך לקרוא חוות דעת מקצועית של רואי חשבון אבי דגן לפני פחות מחודש. הדבר הזה הוא רק כדי לבסס, כדי לחזק את הרצינות של הפן המקצועי. ידידי, תודה רבה לך על הדברים החשובים. תודה רבה. אנחנו רק חברי כנסת, חבר'ה.

עם כל הכבוד, אתם נסחפים. בטרם נמשיך עם חברי הכנסת כמובן, היועץ המשפטי ייתן סקירה קצרה לגבי מה שהוא חושב בהתאם לעניינים הללו. התייחסנו לכמה מהנתונים, אבל אני רוצה ללכת טיפה אחורה ולהגיד כמה מילים בצורה יותר מסודרת. הנוסח שנמצא בפני הוועדה כרגע, בשונה מהנוסח של הקריאה הראשונה, מדבר על קביעה של ציון מעבר של 50 לשלושה מועדים מאז המתכונת החדשה. אני רוצה להתייחס פה לשלושה - - - דיברנו על דור המעבר. אני מדבר על שלושה מועדים מאז היציאה למתכונת החדשה. ששש, לא להפריע, חברים, יש לנו עוד דיון ארוך. כמו שאמרנו גם בישיבה הקודמת, היום הציון מוסדר בסעיף 18ג רבה לתקנות לשכת עורכי הדין, שם הדרישה ל-65 או למינימום של 60 בכל אחד מחלקי הבחינה. ופה מדובר בעצם על פקטור כרגע של 15 נקודות על שלושה מועדים. אני רוצה להתייחס פה לשלושה דברים: לנושא של הפקטור, לנושא של השוויון ולנושא של הציון הספציפי שנקבע. בכל מה שקשור לסוג כזה של חקיקה, כמו שגם אמרנו בישיבה הקודמת, יש משהו חריג ולא פשוט, שהרשות המחוקקת בעצם דורכת על הוועדה הבוחנת, שהוא גוף מקצועי ובלתי תלוי שהמחוקק הסמיך - - הכי תלוי. הוא תלוי מאוד. - - אותו לעסוק בסוגיות שכרוכות בחיבור שאלות ובדיקתן, שבראשו יש גם שלושה שופטים. הוא אחראי בעצם

בהינתן ציון מעבר מסוים. ופה המחוקק באופן חד-צדדי משנה את הרף שנקבע. ובמובן הזה, כמו שאמרנו גם בישיבה הקודמת, צריך להיות ערים לחריגות של הדבר הזה. חוק באופן רגיל צופה פני עתיד וחל על מקרים בלתי ידועים, ופה יש לנו חקיקה שצופה פני עבר שהיא - - - אבל,

המחוקק הוא זה שהסמיך את הוועדה, ולכן המחוקק - - - גור לא אומר לך בשום שלב, וגם אם תרצה הוא יבהיר את זה לפרוטוקול, שמה שאנחנו עושים פה הוא לא חוקי או לא חוקתי. אין בעיה, אני רק מבהיר לפרוטוקול. מה שאנחנו עושים פה זה דבר שמותר לנו לעשות כמחוקק, אבל זה דבר חריג שלא קורה כל יום.

לשאלתו של חבר הכנסת אוחנה, זה נכון שהמחוקק הסמיך את הוועדה הבוחנת לעשות דברים מסוימים,

אתה לא משנה את הכללים באיזושהי רמה באמצע המשחק. המחוקק יכול לשנות ולהגיד - - - אם אתה סבור שהוועדה שהסמכת עשתה עוול לא צודק - - - מייד אדבר על זה, אני מייד מגיע לזה.

בעניין הזה חשוב לי להבהיר, אנחנו לא משנים את זה באמצע המשחק אלא בתום המשחק, אחרי 90 דקות תוספת זמן ומה שרק תרצה. המבחנים הסתיימו, הנתונים התקבלו והתגלו כלא הוגנים כלפי הנבחנים באמצעות הוועדה שאנחנו המחוקק מינינו.

ואנחנו לא מרוצים מעבודת הוועדה. אנחנו חושבים שהיא פעלה לא בהתאם למה שהיא הייתה צריכה לפעול. לדעתנו היא חרגה מסמכותה בכך שהיא עשתה מבחנים קשים הרבה יותר בלי להתריע בפני האנשים שלומדים באקדמיות, בלי להתריע בפני האקדמיות שמלמדים את התלמידים הללו לקראת מה הם הולכים. אחרי שהתלמידים האלו הוציאו מאות אלפי שקלים ואין-ספור שעות של זמן ושל מאמץ, כולל על חשבון המשפחות שלהם, כדי להפוך להיות עורכי דין אחרי שנת התמחות בשכר מינימום כדי שהם יוכלו להגיע לצומת הזו של לגשת למבחני לשכה. כל זה בעינינו לא הוגן, לכן אנחנו מתכנסים כאן היום. מייד אני מגיע לדבר הזה. אבל אני חושב שצריך להבין, הוועדה צריכה להיות ערה לחריגות של הדבר הזה, לעובדה שמדובר בחקיקה פרסונלית.

זה לא קורה כל יום.

עלה בישיבה הקודמת שפרסונלי זה לא בן אדם מסוים. בפסיקה גם הובהר מה זאת חקיקה פרסונלית זאת חקיקה שהמחוקק יכול לזהות מראש מי האדם או האנשים שעליהם החוק יחול גם אם הוא לא נוקב במפורש בשמם. אפשר עכשיו להוציא את רשימת האנשים ולראות מי ייהנה מהחוק ומי לא, אז זו חקיקה פרסונלית, זאת חקיקה שהיא מלכתחילה חקיקה יותר חשודה ויותר בעייתית. אני בדרך כלל לא עושה חקיקות פרסונליות. זה לא פרסונלי. רק שנייה, רק לגמור. מצד שני, אני כן מתחבר לדברים שהזכיר היושב-ראש, וגם אמרו חברי הכנסת, זה נכון שאם אנחנו מחילים את זה מהמועד של הרפורמה במתכונת הבחינה, יש היגיון מסוים בדבר הזה שמקובל בהרבה מאוד מקרים, שעושים שינויים בחוק נותנים תקופת מעבר מסוימת, נותנים איזושהי תקופת מעבר כדי לאפשר לנבחנים או לגוף שמפוקח זמן להתרגל לנתונים החדשים. פה בזמן אמת לא ניתנה תקופת מעבר בהיבט הזה, והמחוקק התערב בצורה חריגה בקביעה בחקיקה מין תקופת מעבר מהסוג הזה. למרות האופי החריג של הדבר הזה אני יכול להבין את ההיגיון שלו. אבל פה עולות שאלות, וזה הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו, שאלת השוויון. יכולים בהחלט לשאול שאלות על כל מיני מועדים אחרים, למה גם אנחנו לא קיבלנו פקטור? למה נתנו את זה רק לשלושת המועדים האלה? וזאת טענה שאני חושב שאי-אפשר לבטל אותה לגמרי. אבל הבעיה איתה שאם אנחנו אומרים שרק לפי ציון מעבר, אם ציון המעבר היה יותר נמוך אנחנו נותנים לאלה פקטור, קשה מאוד לצאת מזה. זאת אומרת שיכולים לבוא נבחנים משנים מהעבר, יכולים לבוא גם בעתיד ולהגיד - - - אבל זו לא אותה מתכונת.

לזה אני מגיע. אני אומר שאם היית עושה את זה לפי ציון מעבר ואומר שאם ציון המעבר יורד מתחת לרף מסוים אז אני עושה פקטור, אתה יוצר פה בעיה כי במבחני רישוי אתה לא יכול להתחייב לציון מעבר מסוים. יש פה בעיה אינהרנטית להגיד: בוא נחפש איפה שציון המעבר יותר נמוך אני נותן לו, כי בדבר הזה יש קושי גם לקבוע את הגבול, וזה גם בעתיד יכול ליצור בעיה. על ההערה הזאת. אתה מדבר על אנשים שנבחנו לפני ארבע בחינות ומעלה.

כמה אנשים לא עברו את הבחינה האחרונה הזו, זו שלפניה, זו שלפניה, וזו שלפניה, ועכשיו בעקבות הפקטור צפויים לעבור? אני חושב שזאת כף יד אחת. אין לי את הנתונים האלה. אבל אני תכף מגיע לזה שיכול להיות שאנשים שנבחנו במבחנים שקדמו לשינוי המתכונת, שבחלקם אחוזי המעבר היו נמוכים יחסית, יש סבירות גבוהה שהם נבחנו שוב במתכונת החדשה והם ייהנו מהפקטור בדלת האחורית דרך אלה. אבל, שוב, אני לא יודע את הנתונים האלה. לכן אני חושב שבגלל הבעייתיות שלמקם את זה לפי ציון מעבר - - - אנחנו מדברים כל הזמן פה על פקטור. ציון מעבר. אנחנו לא מדברים על פקטור, אנחנו מדברים על ציון מעבר לשלושת המבחנים האחרונים במתכונת החדשה. אני מבקש לדייק. אני חושב שלאור מה שאמרתי והקושי לקבוע איזשהו רף, נגיד: אנחנו מצפים לאחוז מעבר מסוים וכל מועד שיורד מזה נשנה לו את ציון המעבר. אני חושב שהרע במיעוטו בהקשר הזה שאפשר לבסס שוני רלוונטי זה בין מי שנבחן במתכונת הישנה לבין מי שנבחן במתכונת החדשה. יש פה איזושהי נקודה ברורה של שינוי. זה מה שנאמר.

אנחנו חייבים לציין ולומר שהרי ברור הוא ש-90%,

מהנבחנים במתכונת הישנה המשיכו לנסות את מזלם גם במתכונת החדשה.

לכן הם כן זוכים בסופו של דבר לסעד הזה. אולי מעטים לא, אבל הרוב הגדול כן. אגב, גם התקנות שהוציאה שרת המשפטים שהן צופות פני עבר ושהסמיכו את הוועדה הבוחנת בעצם גם לתת תוספת ציון, גם הן הוחלו אחורה בדיוק לאותו מועד, למועד של המתכונת החדשה. דצמבר 2017. נכון. את תוספת הזמן לא יוכלו להחיל אחורה. הנקודה האחרונה פה, וזאת הנקודה שבה בכל זאת אני רוצה להציף את הבעיה,

מעבר לקשיים שדיברתי עליהם עד עכשיו, הקשיים נהיים יותר חמורים בעיניי אם אכן אנחנו יורדים לציון מעבר של 50. כי ברגע שיש בעיה של שוויון ואנחנו מנסים להתמודד איתה, ואנחנו אומרים איפה פחות בעייתי לחתוך, פה זה בעייתי. ואנחנו בלית ברירה אומרים: נלך על שינוי המתכונת, זה הרע במיעוטו, זה הכי טוב שאנחנו יכולים. אני חושב שהבעיה בהקשר הזה מוחמרת מאוד אם אנחנו מגיעים לציון של 50 שמוביל אותנו לאחוזי מעבר שחורגים מהנורמה המקובלת כל השנים. לא, זה לא משמעותי.

זה כן משמעותי. אבל אין נורמה מקובלת למועדים החדשים. אין נורמה מקובלת. בהקשר הזה, אם מסתכלים על נתונים שהעבירו לשכת עורכי הדין - - - אבל,

אני רוצה לומר משהו, אני לא חשוד כמי שפועל נגד מתמחים, אני חשוד ההפך, כמי שפועל יותר מדיי למען המתמחים. אני רוצה לומר לכם שאני מנסה לעשות את זה בצורה הכי אובייקטיבית. אין בית משפט, לפחות כך אני חושב, שיראה מצב בו הלשכה מקשה את המבחנים ויש יותר אחוזי מעבר, זה לא הגיוני,

למה אנחנו פוסלים את העמודה של "נבחנים לראשונה"?

צריכים להיות חכמים בעניין הזה. אבל בנבחנים לראשונה יש 86%. אמיר, אחוזי המעבר בשיעור הכללי הם אלה שקובעים, הממוצע עומד על 73%. מיקי, אבל אם אתה מסתכל על המועדים שלפני - - - דמיין לך ושער לעצמך מצב בו אנחנו כמחוקק גרמנו לכך שיש 85% מעבר. אגב, צריך לשקלל פה גם את הסבל ואת העוול של החודשים הארוכים שהאנשים האלה עוברים,

הם עשו שניים-שלושה מבחנים.

ואני אגיד לך עוד משהו. גם צריך ללמד את לשכת עורכי הדין לקח. זה גם דבר שאנחנו צריכים להגיד. זה לא מתפקידנו, אמיר.

צריך להיות פה מרכיב עונשי. סליחה, רק שתי נקודות קטנות ואני מסיים. דבר אחד, אני חייב להגיד שבהקשר הזה, עם כל הבעייתיות, אם מסתכלים על זה בהיבטים חוקתיים יש פה גם אפקט מצטבר. כל הבעייתיות שקשורה בחקיקה פרסונלית בהקשר הזה ובחקיקה רטרואקטיבית כשאתה מוסיף לזה שאלות של שוויון שעולות ואתה בכל זאת אומר שיש היגיון בלחתוך לפי המתכונת החדשה, אתה מוסיף לכל הדברים האלה גם ציון מעבר שמביא אותנו לאחוזי מעבר חריגים למעלה זה כבר יכול להוביל אותנו לאזורים של קשיים חוקתיים ובהקשר של פגיעה בשוויון. זה נכון שעולות פה שאלות לגבי האם זה עולה לשוויון חוקתי או לא לשוויון חוקתי, אבל ברגע שאנחנו מגיעים לדבר הזה זה מעורר בעיות. הנקודה האחרונה היא הנקודה של מועד דצמבר. יש לנו עם מועד דצמבר קושי נוסף, כי אנחנו פה עד דצמבר אני יודע שיש גם עתירה מינהלית לגלות את התוצאות של מועד דצמבר. עובדים על זה בכור כרגע. אבל יש קושי, כי צריך להודות על האמת, במידה מסוימת במועד דצמבר יש חוסר בידע. אנחנו מחוקקים בצורה ספקולטיבית על מועד דצמבר, כי אנחנו לא יודעים מה התוצאות. כי הם אמרו שנעלמו להם החומרים.

- - - גור, אתקן. הספקולציות כרגע הפכו להיות הרבה יותר מצומצמות ממה שאתה יכול לדמיין, כבר מדברים כמעט בוודאות על פחות מ-50% מעבר.

כבר יודעים שהנתונים בערך פחות מ-50%, ויכול להיות אפילו יותר גרוע. אחרי שהוסיפו זמן. פשוט לי אין את הנתונים האלה. אם נטעה אז זה לא בצורה משמעותית.

דווקא בגלל שמועד דצמבר הוא חבוי ואף אחד לא יודע מה קורה איתו, מן הראוי היה שהם הרי כבר יש להם משהו. להם יש כבר את - - - , הם לא מעזים אפילו להוציא אותם. תודה רבה. גור, תודה לך. אני רוצה לומר משפט לפני שלשכת עורכי הדין כמובן ידברו ויתייחסו. יצאנו למאבק הזה באמת בלב שלם ובנפש חפצה מתוך אמונה שצריך לתקן פה עוול, וזה גם מה שיקרה, העוול יתוקן. השאלה היא אחת באיזו דרך נתקן את העוול. האם נתקן אותו באופן לא אחראי, שיכול להיות שיביא למצב שכל מה שעשינו

או האם נתקן אותו בצורה חכמה ונבונה כדי שהרוב הגדול של האנשים באמת יזכו לסעד שהם זכאים לו על-פי דין.

שכשבית המשפט העליון נוקט באקט המאוד חריג הזה של לפסול חקיקה של הכנסת הוא גם לא פוסל אותה מיניה וביה. הוא יכול להגיד שזה לא מידתי 50, אנחנו קובעים 53. בית משפט עליון עושה דברים כאלה. אנחנו יכולים לבוא עם האמת שלנו. אני חוזר ואומר שבסוף אני מנסה מאוד מאוד לנהוג באחריות בעניין הזה, חבר הכנסת אוחנה. אני רק רוצה לומר שבסופו של דבר נשב כמעט עם כל אחד ואחת מכם, נשתדל לשמוע את כולם בטרם נכריע על מנת שההכרעה תהיה הכי הכי הכי נכונה ונבונה לטובת העניין.

אחרי שנכבה פה את האורות ואת הטלוויזיה ואת כל מה שצריך, אני אבקש מכולם להישאר באולם ונדון ביחד על עוד רעיונות ואפשרויות שעומדות לפתחנו כרגע. לא נעלה אותם כרגע בדיון אלא רק בסוף הדיון, ואנחנו מקווים שאולי הם יוכלו גם להוות סוג של פתרון. לשכת עורכי הדין, בבקשה. בית הלל ולא בית שמאי. - - - מסכן הלל, נזכרים בו פעם בחצי שנה. ששש, עכשיו אהיה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חסר סבלנות, כל מי שיפריע ללשכת עורכי הדין לדבר אני אפילו לא אקרא אותו לסדר, הוא מייד יצא מן האולם למס' שניות, דקות, יירגע, יחזור, עוד פעם יצא. אף אחד לא יפריע להם לדבר עכשיו. ששש, לשתות מים קרים. בבקשה. בוקר טוב. תודה רבה על ההזמנה לישיבה הנוכחית.

ישבתי בשקט, לא הערתי קריאות ביניים, אז בבקשה, אני צריך חמש דקות כדי להסביר את מה שאני חושב שמפספסים פה, ומפספסים בגדול. גם אם יש דברים שאנחנו יודעים שפה לא יאהבו לשמוע, וכנראה פה כל החדר הזה נגד השלושה שיושבים פה מטעם הלשכה, אז - - - חוץ ממני, דרך אגב. גם על זה אפשר להתווכח. אני לא נגד. אני בעדכם, אני עוזר לכם. אם אפשר רק שהוא יציג את עצמו, כי אנחנו מנהלים הליך בבית המשפט והוא מייצג את שני הצדדים. אני רוצה לדעת את מי הוא מייצג, זה חשוב. אני היועץ המשפטי של לשכת עורכי הדין, ובבחינות ההסמכה של 2018 אני מייצג גם את הוועדה הבוחנת בכל העתירות שהוגשו ובעתירות שעדיין קיימות, למרות שהוועדה בשלב הזה

היא חוזרת. השרה הודיעה על - - - הוא מדבר על הוועדה הבלתי תלויה? מיקי, שנשמע אותו ברצף.

נגמרו הערות הביניים, אפס סובלנות כלפי זה. אני חייב להודות שאני עדיין מתקשה להבין את הבהילות כשכל הכנסת התפזרה, ובזמן הכמעט פגרה כולם מתכנסים כדי לדון - - - 4,000 מובטלים זו הבהילות. אם זה לא יהיה עכשיו זה יהיה בעוד שנה.

משפחות וקמפיין של 4 מיליון שקל. שקט, די. אם אתם לא רוצים לשמוע את מה שיש לי להגיד אז פשוט אלך. הזמנתם אותי, תנו לי להגיד את מה שיש לי להגיד. רק אל תמחזר לנו. אני לא צריך למחזר שום דבר. לא באתי להילחם, לא איתך ולא עם אף אחד אחר פה. באתי להגיד את מה שיש לי להגיד.

אחרי זה תעלה טענה מצד לשכת עורכי הדין, וזאת טענה שתעמוד להם בבית המשפט העליון, שלא נתנו להם לדבר, אז תמשיכו לשחק לידיים שלהם. לא באתי להיות פה עלה תאנה, באתי להגיד את מה שיש ללשכת עורכי הדין להגיד. תקבלו את זה תקבלו את זה, לא תקבלו את זה זה גם בסדר. יצא לי לראות בכתבות האחרונות על חוקים שיאלצו לחכות לכנסת הבאה כדי לא לכבול כל הזמן מדברים פה על הריבון ועל הזכות של הריבון להחליט ולקבל חוקים. יש חוקים הרבה יותר חשובים שעוברים לכנסת הבאה: חוק הפורנו, חוק החיסונים, ביטוח לאומי. את כל החוקים האלה משום מה אין בעיה להעביר לכנסת הבאה כי לא חוששים שבכנסת הבאה מישהו יחשוב שהחוק הזה לא ראוי או שהוא לא ראוי לדיון נכון, לדיון רציני, לדיון מעמיק. אבל משום מה יש בהילות בלתי נתפסת לחוקק את החוק עכשיו ולכבול את הכנסת הבאה כדי שלא יהיה דיון רציני. אני לא מצליח להבין את זה.

הצלחתי להבין את זה עד עכשיו. נראה לך שחוק הפורנו - - - החוצה, גברתי. למה אדוני חושב שהדיון פה לא רציני? הרי עשינו דיון מעמיק בקריאה הראשונה.

יש פה היום גם דיון נהדר לקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, אני מבטיח שאתן תשובה על הכול.

הזדמנות אחרונה. עוד קריאה את יוצאת. אני חושב שראינו בלוחות הזמנים שנכפו על לשכת עורכי הדין ואני מתנצל

בליי שהטבלה לא הייתה מספיק ערוכה. אני מתנצל שבסוף שבוע לא הסתפקנו להכין טבלה קצת יותר רצינית עם קצת יותר עיבוד נתונים, אבל מה לעשות שכשאתה מקבל זימון ביום שישי ב-15:00 לפי דעתי זה חידוש בכנסת ישראל, ביום שישי ב-15:00 אחר הצוהריים זימון לוועדה אז אנשים צריכים גם בסוף שבוע לעבוד כדי להכין נתונים כדי שלא יגידו שלשכת עורכי הדין לא משתפת פעולה. השינויים בחוק הזה הם כל כך מהירים שזה רק ממחיש למה צריך זמן, צריך לעבד, צריך לראות, יש עוד הרבה מאוד נתונים שלא הונחו בפני הוועדה. איזה נתונים, למשל, לדעתך חסרים לנו?

יש השפעות של אוכלוסייה, יש השפעות של המוסד האקדמי. תכף אראה רק חלק מהם שאי-אפשר - - - ברשותך, אני רק רוצה - - - תן לי חמש דקות לסיים,

אני אתן לך, תדבר 20 דקות. אני רק רוצה דבר אחד, שתציין בפנינו איזה דברים לדעתך לא כיסינו במסגרת הדיונים של החקיקה שיכולים לפגוע בתקינות של החוק. אסביר לך. יש הרבה מאוד נתונים

ארשום את זה לעצמי, כי אני מתכוון לדון על כל אחד ואחד מהם.

אבל יש נתונים שלא מונחים בפני הוועדה. מה למשל? כמו למשל השפעות של הלימודים במכללות.

כדי שנזכור על מה לדון אחר כך. אני כבר הספקתי לרשום.

מצוין, אדוני היושב-ראש. מה הנושא הבא שלדעתך חסר בדיון שאנחנו צריכים לדון בו כדי שהדיון יהיה טוב? השפעות של אוכלוסייה. אני אומר שיש הרבה מאוד נתונים שאם היה מספיק זמן, כפי שהיה אמור להיות - - - תגיד לי איזה,

אני מסביר.

ההשפעה של המכללות, כמו השפעות של מבחנים חוזרים.

תכף אתייחס לכל מיני נתונים שמראים שהשיקול של פקטור לאו שיקול הוא. אין פה פקטור, ידידי.

אני לא יודע אם אדוני ראה את החומר שהעברנו לוועדת

בתוך פרק זמן של חצי שנה להיות מתוקנת על מנת שהוא יוכל לגשת למבחן בצורה אובייקטיבית וטובה, כן או לא? אגיד לך.

כשהתחלתי ללמוד, ביום הראשון ללימודים היה

וכינסו את כל הסטודנטים למשפטים,

תעשו מבחנים רק על פרקטיקה.

לפי מה שאתה אומר תעשו מבחני לשכה שיש בהם רק פרקטיקה, לא צריך ידע משפטי. הרי אתה אומר שמשפטנים זה יתרון, זו לא חובה.

אני אומר שכשמישהו מתחיל את הלימודים שלו ואת זה אגב אמר בית המשפט העליון אין לו שום אינטרס הסתמכות לאיך תיראה הבחינה שמסמיכה עורכי דין. אם אתה רוצה אני אביא

ולכן הוא גם שם בראש הוועדה שלושה שופטים. אבל למה הוא לא נניח סמך על כך שלשכת

למה דווקא המחוקק?

אני יכול לתת לך אפילו את המס' שלה. 937, היא אצלי.

ולכן הטענה שמדובר פה בהחלטה של לשכת עורכי הדין היא טענה שאין לה בסיס עובדתי. אין לה

עכשיו אתה מגיע לפה ואומר לא היה ולא נברא.

לא רק שאני אומר את זה, בית המשפט העליון אומר את זה.

מי גרם לזה שהיה שינוי? שאלתי מי

טעינו בזה שלא שינינו את רף המעבר, ולכן אנחנו מתכנסים פה היום כדי לדון בשינוי

ויושמו בבחינה האחרונה - - - זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שאפשר להחריג רק את דצמבר 2018, ואתה מסכים למועדים הקודמים?

שוב אנחנו חוזרים, אני מצטער שאני חוזר שוב על זה כמו תוכי,

- - - אתה מחזק את מה שאנחנו אומרים.

מזל שבאת. אתה מחזק את מה שאנחנו טוענים. לא להפריע. כן, אדוני. אין מה לעשות, מבחנים חוזרים הם מראש מועדים לכישלון,

אם אתה יכול להסתכל למשל בנתונים בטבלה ששלחנו, נסתכל

הנקודה של נבחנים חוזרים קצת מאבדת מכוחה. היא קצת מאבדת מכוחם של הנבחנים. התמהיל שונה.

זה בדיוק מה שאני אומר, תבדוק את הסיבות, למה. אני לא בורח משום נתון. קיבלתם את כל הנתונים במלואם וצריך לבחון אותם,

לטיפול במליאה.

אני מבקש מכולם להיות קצרים וממוקדים.

אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם לעבר ההצבעות ולתת מזור לאנשים האלה. לדיון הזה טוענים בלשכת עורכי הדין שהם לא הספיקו

אבל היא תהיה יותר הוגנת. ואני מקווה שהבחינה הבאה תהיה הוגנת ושבאמת אנשים יוכלו גם לעבור אותה.

לסיום, אני רוצה לומר,

אני לא

בסופו של יום, אני חושבת שאנחנו נמצאים בשעה שהיא, לטעמי, שעת רצון. השעה הזו היא שעה לתקן את העוול של 4,000 מתמחים ולמעלה מ-15,000 משפחות.

לא מסתכלים רק על האדם הפרטי,

אחרי כל אחת ואחד שיושבים פה

יעל, אני לא חולק עלייך בהרבה דברים, אבל במקרה הזה אני חולק עלייך. לא, בחיוב אמרתי את זה. הוא חוצה מגזרים וחוצה - - - פריימריז עושים בשטח עם חברי הליכוד, הולכים לבקש תמיכה, יושבים איתם לכוס

ברור, כל מחמאה ממך זה חיסרון עצום מבחינתי. אנחנו חיוביים פה. אל תכניסי פוליטיקה. - - - כהן-פארן, את מתבקשת כמה שפחות להחמיא לי.

אני חושב שהדיון כאן, בדיוק כמו מה שידידי מלשכת עורכי הדין

ונקווה שהיום נעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית. וייאמר לזכותך שאתה אחד מחברי הכנסת הפעילים בנושא הזה.

חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שבעזרת השם,

היום נתגבר על כל המכשולים ונעביר במליאה לקריאה שנייה

הלשכה בעצם גם מכינה את עורכי הדין למבחנים, מקבלת על זה כסף וגם מחליטה כמה יעברו. הכול פה קשור בהכול. זה לא יכול להמשיך. התיקון שיש פה היום הוא לתקן את המעוות, את ההתחלה,

הייתה בחינה עכשיו ב-13 בדצמבר, אם אני לא טועה,

נכון,

אבל אם החוק הזה עובר במתכונתו כמו שהוא היום ועדיין לא יפורסמו תוצאותיה כשהוא יכנס

רק לחדד,

מהותי,

ויש פה מהות. הוא עוד לא אמר את זה, למה ישר אתה אומר?

גם אם הוא יגיד זה לא משנה, אבל תן לו להגיד. לא התכוונתי להיות כל כך קצר בדבריי אבל אם אני אומר שזה לא משנה - - - אתה רוצה

כן או לא, ממהלך החקיקה יושבים בחדר. אני יכול להראות לאדוני. אני יכול לתת דוגמאות לאדוני. ששש, לא להפריע. אני מבקש שלא יפריעו לי. לא ביקשתי את עזרתך, אדוני, תודה רבה. אני חושב שאין לזה אח

מה זה רלוונטי אם הם בחדר או לא בחדר? ששש, תן לו לסיים, אחרי זה נענה.

ולכן אני חושב שדרך המלך להתמודד עם הבעיה היא ממש לא דרך החקיקה.

כשמדובר בבחינות גם בתוך הגוף הזה אני יוצר עוד הפרדה ואני יוצר גוף שנקרא ועדה בוחנת שמורכב משלושה שופטים, מעורכי דין וגם ממומחה

רואה שזה תהליך חוזר, אז אולי תרשמו את השאלות. זה בנוגע למה שאמרת במשפט הקודם. תנו לו.

ולכן הרעיון של הוועדה הבוחנת הוא משמעותי ואם רואים

האם יכול להיות שהבעיה לא נובעת או לא משתקפת רק באחוז המעבר? ויכול להיות שאומנם יש בעיה,

מה הנושאים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם?

ואני חושב שכמו בדיונים אחרים של ועדות כנסת, וועדות כנסת שיש להן את המומחיות המצטברת לעניין מסוים

וועדת הכלכלה שעוסקת בענייני תקשורת או כלכלה הוועדה פה היא ועדה מיוחדת, אין לה כשלעצמה איזו מומחיות מצטברת - - - אדוני סיים

הוא הרבה יותר מקצועי - - - הוא לא פסיכומטריקן,

לא יועץ משפטי, אני לא מדבר על עצה משפטית.

מיקי, אני רק רוצה לשאול את הנציג של הלשכה. רק שיירשם שאני מבקש להמשיך לדבר, היושב-ראש לא מאפשר לי לסיים את

החוק מדבר בעד עצמו, הוא חוקק כאן בדיון ארוך.

דברי ההסבר של החוק מאוד מטעים, הם הטעו את חברי הכנסת.

דברי ההסבר מאוד ברורים, רק חשוב שגם זה ייאמר - - - - - - חוצפה. אני לא יודע לקרוא בין השורות?

תודה. חברים, אני רוצה

גם הציונים של העוברים. היה שינוי כזה אין יותר דוברים, חבל לבקש. מיקי, אולי למען האיזון אישה אחת תדבר? אישה אחת. לא להפריע לי. דיברה אישה, הכול

השפעות שהועלו על ידי עורך הדין יצחק על הלימודים במכללות, הרי שזוהי המהות שעליה אנחנו מדברים. המכללות היו קיימות מאז ומתמיד, זה לא משהו חדש. זה שיש פחות מתמחים

אבל נענינו לקריאה מתוך הבנה שיש כאן עוול ניכר ובולט לעין שאי אפשר לערער עליו. אומרים לי משרד המשפטים: יש פתרונות אחרים,

אומר לי היועץ המשפטי של הוועדה: זו חקיקה חריגה.

מיקי,

אבל הוא שוכח שעוד מעט לו יש פריימריז.

בזה. הוא לא מתמודד, אל תדאגי. אבל להעלות את

נו, באמת.

כמה שנעשה יותר מוקדם זה יעזור להם בעניין. אז אני רוצה לשמוע, אם ככה נראה המבחן, אם זה עניין חוקתי ככה להעביר את זה. תודה. נא להקריא את החוק.

מיום ב' בתמוז התשע"ז (26 ביוני 2017) ועד לפרסומו של חוק זה, יראו את מי שקיבל ציון של 50 אחוזים" - - הוספנו את המילה "לפחות" - - "בבחינת ההתמחות כמי שעבר את הבחינה". אז אנחנו מדברים על שלושת המועדים האחרונים. מי שעבר את הבחינה בהצלחה. זה מהמועד הזה ועד היום

הסתייגות שלישית להוסיף את המילה בהצלחה בסוף.

מי בעד?

הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב נמנעים אין ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. יש לך הסתייגות נוספת? יש הסתייגות נוספת,

להחיל את החוק גם על המועד הראשון של 2019. כן. להחיל את הרף של 50 גם על המועד הראשון של 2019. אבל אני צריך להפיל את ההסתייגויות האלה, אני לא יכול להעביר אותן.

הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב נמנעים